בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. מנהלת הוועדה, יועצים משפטיים, נציגי הממשלה, חברי הכנסת החרוצים שנמצאים כאן ברעידת אדמה אמיתית ולא במה

ועדת ההיגוי עוסקת בתיאום ובקרה על פעולות משרדי הממשלה, גופי החירום, מכוני המחקר במכלול הסוגיות להיערכות

זה מפחיד ומצמרר שבעצם ב-1999

בתקווה שאלה שנבנו לאחר מכן נבנו כמו שצריך ולא יתברר כמו שקרה בתורכיה שהיו גם מבנים כאלה שנבנו לא כמו שצריך ולא לפי התקנים החדשים. זה חלק אחד. הדבר השני הוא בהסתכלות ובעדיפות ראשונית על אזורים שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר ואנחנו תכף נשמע את

נושא רעידת אדמה והמוכנות הוא נושא שמאוד מדאיג אותי. אני אתייחס לכמה נקודות לגבי רעידת אדמה ולגבי

ערבים.

לצערנו במדינת ישראל אנחנו זוכרים את הדברים לטווח קצר,

תודה רבה. תודה רבה חבר הכנסת טיבי. אני חושב שבהתייחסות שתהיה יינתנו התשובות גם לדברים האלה. מבחינתנו כל אזרח במדינה צריך שתהיה לו

יכול להיות שבמקומות מסוימים יש הבדלים באופי בנייה. לא אמרתי שאין התרעה

אנחנו תכף נשמע את זה. אני רוצה לומר שוב הדיון לא הולך להיות רק על נושא אחד אבל אנחנו הולכים לי איזשהו

ההיגיון אומר שבמדינת ישראל יש עשרות אלפי יחידות דיור, אפילו ברמה של מאות אלפי,

בכל רחבי

אנחנו נוריד אותו אחר כך גם לאיזושהי תוכנית

אני הולך באיזשהו סדר ואני רוצה לשמוע כרגע את אמיר יהב שמונה מטעם ממשלת ישראל לעמוד בראש

אנחנו עשינו עבודה ממש לאחרונה, וכשאני אומר לאחרונה זה בשבוע האחרון, בעקבות מידע חדש,

זאת אומרת, אם

כבוד היושב ראש, זאת המציאות.

התקציב שלכם?

צריך רק עוד שלושה אפסים. אני חושב שזה למשכורות. זאת רק פעילות של המטה. זה התקציב של

הממשלה לשים תקציב כל שנה ולקדם את המוכנות לרעידת אדמה. בגלל מגבלות התקציב הדבר הזה בדרך כלל נדחק לסעיף האחרון במסגרת התקציב,

נגיע לזה.

יש חלוקה מאוד ברורה.

לכל דבר יש היערכות. יש גם פערים ואני חושב שגם נכון להציב

אני אומר שוב, לא היית כאן בתחילת הדיון, שאנחנו הולכים לקיים סדרת דיונים,

מבחינתנו. לאחר מכן הוועדה תוציא המלצות של כל הנושאים שיעלו כאן.

אי אפשר כרגע לברור מה יותר ומה

אני אמרתי בתחילת הדיון שאני חושב שחייבים תוכנית, חייבים אחראים, חייבים תוכנית לאומית ברורה וליווי של ועדת השרים לאורך כל הדרך ולו מסיבה אחת, מה שאתה אמרת. אם בסוף משרד האוצר לא מעביר את הדברים בזמן או לא עומד בדברים ולא בא

מקנא. אני אומר שברגע שתהיה רעידת אדמה,

היום שעדיף להקדים ונהיה טועים שהקדמנו ויצרנו ביטחון מאשר לטעות ויבוא אסון. אני מבקש דבר

אתם, כעיר שנמצאת ממש בחזית של עשרת היישובים שלפחות עד היום ידענו עליהם,

כלום. מישהו נמצא אתכם בקשר? שום דבר. אנחנו עובדים מצוין עם פיקוד העורף מבחינת המוכנות אבל לא

זה חלק מהעבודה שלנו,

חברים, זה דיון מפחיד שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו את העניין הזה שפשוט להפוך אבן על אבן לפני שיתהפך לנו לבד,

אין

שנית, לעודד את הרשויות להתחיל לקדם תוכניות. אבל כאן מגיע עוד חלק ואני בכוונה מפריע לך ולא כדי להפריע. כאן מגיע גם החלק של מה תהיה הסמכות של

איזה מסלול מהיר יהיה לעניין הזה, אם

כשזה יגיע לבעיה של החקיקה, אני מבטיח לך שכאן דקה אחת זה לא יעוכב. זה ברור אבל לפעמים כדי לעבור את משרד האוצר אפשר גם ליזום הצעת חוק מהכנסת. לפעמים זה

למבנה הזה, נניח גם אם אני נותן מכפיל של שמונה או תשע ליזם,

אבל יש מאחורי הבניין שטח קרקע.

לא.

מי שמכיר את הבניין הזה יודע שבאים לחוקק

לא קרה כלום. כשמצילים נפשות מותר לך לטעות. בדיוק בנקודה הזאת אני אשאל את גברת רות שוורץ ממינהל התכנון. כשאת שומעת את הדברים האלה, מה התובנות שלך? אני לא רוצה להפוך

אני באמת רוצה לצאת מכאן עם

סדר בדברים האלה.

אני אומר, מינהל התכנון. אני מבטיח לכם שאנחנו כאן נעבוד בימי ראשון וחמישי,

אולי לבנינו ונכדינו וכדאי להקדים במקרה הזה את התשלום שלא לדבר על אלפי ההרוגים ואולי עשרות אלפים ועל עוגמת הנפש. זאת תהיה הזדמנות למדינת ישראל להוכיח שהיא יודעת לעשות את

תנו לנו לעשות ואני בטוח שנצליח להביא את המדינה למצב כזה שלא יקרו

האחריות היא אחריות של ראשי הרשויות. אמרו כאן חבריי ואני אומר את זה בצורה ברורה שאם בסוף לא תהיה חקיקה סדורה בעניין והעברת סמכויות בצורה ברורה לראשי הרשויות - אנא אנו באים? בסדר,

בוא דבר פרטנית. תן דברים מהיום יום. אני יכול להגיד לך

אני בטוח שבערה של כל אנשי המקצוע שנוכחים כאן באמת נבין. השמיכה היא קצרה אבל צריך להיות ברור לחלוטין שאם אנחנו לא ניקח כספים ממקום אחד ונשים כאן - אנחנו נהיה אחראי לכל הסיפור הזה. תודה רבה.

סרג' קורשיא, ראש מועצת כפר

אני לא סתם מכבד ונותן לראשי הרשויות לדבר. הם צריכים להוציא את הכאב ואת התסכול שלהם כי הם יתמודדו עם זה. אנחנו מכירים את זה מדברים יותר קטנים ויותר קלים כשאתה צריך להתמודד עם הסעות לחינוך מיוחד או אתה צריך להתמודד עם דברים הרבה יותר איזוטריים כביכול. כאן בסוף ראש העיר יסתובב בעיר שחלילה

המערכת עובדת, המערכת מבצעית כבר שנה שלמה מאז שחוברה. שוב אתה לא עונה לי. אני עונה לך. המערכת עומדת במינימום ההכרחי

שוב, האחריות יכולה לעבור גם אחרי חמש שעות. בשעות הראשונות. בסמכות של ראש הממשלה בכל נקודת זמן להעביר את האחריות מהמשרד לביטחון לאומי למשרד הביטחון, צה"ל, וזה כנראה יקרה מהר

תרגלתם את זה פעם בוודאי. תחת רשות חרום לאומית אנחנו מתרגלים אחת לשנה בין אם זו מלחמה,

אנחנו חברי בוועדת ההיגוי לרעידות אדמה. לכולם

הולכת להיות מוכנה מפה חדשה שגם אותה נטמיע בתקן. זה בהתאם לחשיבות המבנה. לא דין בתי חולים כדין מבנה רגיל. אני מציע לדבר במונחים האלה, על רעידת אדמה שקורית אחת ל-475 שנים. המבנים האלה אחרי רעידת אדמה יכולים להיות מבנים שאנחנו נאלץ לפנות את הדיירים מהם ולשקם אותם. תוספת

אני יכולה להגיד לכם שלגבי שאר הדברים אני הרבה פחות רגועה. ב-2010 הממשלה הטילה עלינו, על המשרד להגנת הסביבה, לטפל בכל הנושא של הגברת העמידות של המפעלים המסוכנים מפני רעידת אדמה. אנחנו כתבנו רגולציה מחמירה לנושא

האחד, הבעיות המרכזיות הן בתרחיש בו אותן רשויות צריכות

לא צפת, לא טבריה, לא בית שאן. על מה שכתוב כרגע בתרחיש

חבל שמשרד החינוך לא כאן. הבנתי שהם נתקעו. גם במישור השני של ההצטיידות של אותה אוכלוסייה, ראינו מה קורה בתורכיה. בפעם הקודמת בתורכיה אנחנו דאגנו לשלוח שקי שינה מארצות

אני אקצר ולא אחזור על כל מה שאלי אמר.

ואני גם מלווה את תשע הרשויות שנמצאות בסיכון גבוה. בימים אלה, כאשר אנחנו מאשרים תקציבים, אין ספק שהרשויות המקומיות שבמחוז שלנו לא יכולות להעמיס על עצמן עלויות נוספות. את זה צריך לזכור. נזכיר את הנושא שלא עלה כאן,

לצערנו אילת היא עיר שכבר חוותה רעידת אדמה קשה. אני מזכיר לכולם את 1995. אני אומר שאז לא היינו ערוכים וגם עכשיו אנחנו לא ערוכים ועכשיו הדאגה עוד יותר גדולה כי חלפו יותר מ-20 שנים

כשאני אומר שאנחנו לא ערוכים,

כאשר מדברים על

אפשר לשאול את ראש עיריית מודיעין והוא ייתן לך

זה גם עניין של החלטה. המשרד לביטחון לאומי לא הציג אבל אלה לא רק

תמ"א 38 הייתה תמ"א לעשירים.

גבעתיים ובכל המקומות האלה. בבית שאן, שם נולדתי, כשאני מסתכל, כל

את מדברת על השוטף.

שיגובשו הפתרונות, שלא ייווצר מצב שישיתו את הכלל של המצ'ינג ואז שוב

אני הולך

שלא ייווצר מצב שמשפחות שלא יכולות לשים איזה סכום כסף כתנאי, לא ייהנו מזה כי גם את זה אני רואה. לחיזוק.

110 מיליון שקלים הוקצו לפיילוט. כמובן זה לא מספק את כל הצרכים אבל כן הייתה הקצאה של כספים לצורך התחדשות עירונית בפריפריה ונבחרו המקומות שנבחרו. אני שואל אותך עשהאל. אתה מבין שהפתרון לא מסתובב באזורי החיוך שאתה מדבר

אבל אתה יודע שלפתוח תיק ברשות המקומית לוקח חודשים. זאת אומרת שבניין שייחתם היום, לא יכול לעמוד בהוראות

כבוד היושב ראש, אני אומר לך שחלופת שקד היא חלופה דיברת עליה בהתחלה בעייתית, היא חלופה מסורבלת, היא חלופה שלא תיתן פתרון, היא חלופה שלוקחת המון זמן, היא חלופה שאני אומר לך שממנה לא תצא

תרחיש שהוא גם חשוב מאוד בזמן מלחמה וגם בפיגוע טרור כי טיל אחד על מכל גפ"ם יכול גם הוא להרים את כל האזור באוויר. למה

תודה רבה.

הוא יצא. רונן בשארי, מד"א. תודה רבה ליושב ראש הוועדה על שאתה נותן לי לדבר. כידוע לך מד"א הוא גוף סטוטורי שהוקם על פי חוק ובעצם החוק מטיל על מד"א להיות גוף מענה לתרחישי חרום, ביניהם לענייננו זאת רעידת אדמה. אנחנו חלק מהמגיבים הראשונים ואנחנו

גם כאן הנושא מתורגל יחד עם משרד הבריאות. יש לנו תוכניות ותרגלנו בית חולים שדה שיגיע לכאן ויסייע. אנחנו עושים קורסים בחוץ לארץ וגם לעניין הזה אנחנו נדרשים.

משרד האנרגיה.

אם היה לנו זמן, הייתי מבקש את פיקוד העורף להגיב אבל נעשה את זה בדיון אחר. דבר אחרון שאפשר לשנו בלי כסף. היום המדד לנזק של בניין הוא מדד של ביטוח ולא מדד הנדסי.

לאותו בניין אם הוא בטבריה או בתל אביב הנזק הוא שונה. זאת פשוט טעות לעשות את זה וצריך לשנות את המדד הזה.

חשוב לציין ש-100 אלף שקלים,

החיזוק עצמו בסכום של 30 אלף שקלים. יש בניינים בהם המהנדס שעשה את החיזוק המתקדם באילת,

ב-20 אלף

יהיו כל כך עמוסים כי האזרחים הלחוצים ילכו אליהם כברי סמכא ואין מספיק. צריך להשתמש בתנועות הנוער, להכשיר בבתי הספר ולהשתמש בהם,

ככוח נוסף שיהיה מוכשר כמי שיודע

הבעיה עם הכינון הוא תוך 12 חודשים.

אני אתן לך דוגמה בעניין הזה, דווקא מחולון שם הבית קרס ונפל.

אספה מהר את סמכויותיה ומהר מאוד הכניסה יזם

כך אני קורא לזה כי אתה בעצם אחראי על התיאום בין משרדי הממשלה שעד שלא יהיה לנו ברור השרשור של עץ המבנה הזה, מי אחראי על מי ועל מה, איך פועלים הגופים האלה ביחד למי יש אחריות ולא חלוקת

זאת אומרת, לא אתכם, לא